הלאומי האזרחי לתנאי החיילים הבודדים. הדיון מתקיים ביוזמת ארגון 'נפש בנפש'. מרבית המתנדבות מארצות הברית, צרפת והיתר ממדינות נוספות. מפניות הארגון עולה כי הבנות המתנדבות מופלות לרעה לעומת החיילים הבודדים. להבדיל מחיילים בודדים בנות השירות הלאומי לא זוכות להכרה ממסדית ולהטבות שנובעות מכך כפי שמקבלים החיילים הבודדים. רק לאחרונה פעלתי מול רשות האוכלוסין וההגירה לאשר הגעתם של הורי המתנדבות לביקור בארץ בתקופת הקורונה בדומה לאפשרות ביקורי ההורים החיילים בישראל, ואכן זה אושר על ידי הרשות.

הלאומי האזרחי, מתנדבים 18,000 מתנדבים, 90% מהמתנדבים הם מתנדבות. 35% מהמתנדבים ממשיכים לשנה השנייה. בחוק לא קיימת הגדרה חוקית לבת שירות בודדה שמקנה לה הטבות כפי שקיים עבור חייל בודד. מתוך כלל המתנדבים כ-160 מתנדבות מוגדרות כעולות בודדות ללא עורף משפחתי בארץ. נכון לשנה הבאה בין 15% ל-20% מהמתנדבות העולות תמשכנה להתנדב לשנה שנייה. לפי חוק השירות האזרחי 2017 רק אזרחי מדינת ישראל שקיבלו פטור מהשירות הצבאי יכולים להתנדב במערך השירות הלאומי אזרחי. לפני שנה הרשות הכינה תקנות שמאפשרות ליהודי התפוצות, שאינם אזרחי המדינה, להתנדב לשירות הלאומי אזרחי,

טרם אושרו על ידי השר הממונה וזאת בגלל הבחירות, לא בגלל סיבה אחרת. כל פעם הייתה מערכת בחירות ולא היה שר. המתנדבים מקבלים 872 שקלים דמי כיס. ב-21 בנובמבר 2018 הוחלט בוועדת התעריף להעניק תוספת של 540 ₪, עד כה התוספת הזאת אושרה. היא כלולה בתקנות התוספת הזאת?

התוספת אמורה להתווסף למתנדבות הבודדות העולות. האגודה להתנדבות, 'בת עמי', 'שלומית' ו'עמינדב' הם הגופים העיקריים שמלווים את בנות השירות. כל ארגון מעניק סיוע שונה לכל מתנדבת אצלו. אין אחידות בין הארגונים במתן ההטבות. מבין העזרה המונהגת ניתן לציין מימון מלא לקורס פסיכומטרי בצרפתית, עזרה באיתור משפחה מאמצת, סדנאות הכנה לחיים. צריך לציין שבניגוד לחיילים הבודדים למתנדבות הבודדות אין צורך בשכירות כי המדינה שוכרת נכס שבו הן מתגוררות,

יש הבדלים בעניין הזה בין זה לזה. כיום לא קיימת חובת העברת מידע בין הרשות למשרד הקליטה כפי שקיים בין משרד הקליטה לצה"ל לגבי חיילים בודדים עולים. העברת המידע חשובה מאוד ויכולה לסייע למיצוי זכויותיהן של המתנדבות הבודדות. היות שאין הגדרה בחוק לבת שירות בודדה בשחרור הבנות לא מקבלות את ההטבות ממשרד הביטחון כפי שמקבלים החיילים הבודדים. הרשות עובדת על תקנות רישום מתנדב בודד, עד כה לא קיימת הגדרה כזאת. טוב, הבעיה ברורה, הייתי אומר. כמה יש מתנדבות בודדות מחו"ל? 160 כיום. וכמה יש מתנדבות בודדות שהן לא תושבות חו"ל?

בגלל שעדיין אין מעמד כזה אז - - - אז לא עשיתם בירור? אבל הערכה. הערכה, עוד כ-300-250. בבקשה, שאילה תציג.

אני אילה אליהו ממרכז המחקר של הכנסת. המסמך שלנו יעלה לאתר אחרי הדיון. אז כפי שאמר היושב ראש, ההגדרה של מתנדבת בודדה זה כמו הגדרה של חייל בודד, על פי ההגדרה של חייל בודד בצה"ל. אבל אין הגדרה כזאת. אין את זה בחוק, בתקנות או בנוהל. נכון, אבל לפי הנהלים של הרשות, כך נמסר לי, הרשות מגדירה חיילת בודדת כמי שההורים שלה בחו"ל, או כמי שהתייתמה מהוריה, ולפי זה - - - ואת זה אתם מכניסים בתקנות? כן, אני אקריא את ההגדרה. לעומת זאת מי שהיא חסרת עורף, כמו חיילים חסרי עורף משפחתי, כלומר שיש לה הורים, אבל היא לא בקשר אותם, אלה לא מוגדרות כקבוצה בקרב המתנדבות.

אם נשווה בין התנאים שאותן מתנדבות מקבלות לעומת החיילים הבודדים נראה, כפי שציינת, שחיילים בודדים מקבלים מענק של 540 ₪ בחודש, שאותו המתנדבות לא מקבלות. מענק תוספת, את מתכוונת. כן, תוספת.

כפי שציינת, פועלת לאישור בתקנות של המענק הזה. בנוסף חיילים בודדים מקבלים מענק נוסף למזון, 150 שקל בחודש, או 400 שקל בחודש, לפי תנאי המגורים שלהם, שאותו הן גם לא מקבלות. המתנדבות הבודדות מקבלות 15 ימי חופשה מיוחדת בשנה לעומת חיילים בודדים שמקבלים 30 יום בשנה.

המתנדבות את מדברת? המתנדבות מקבלות 15 ימים והחיילים מקבלים 30 ימים חופשה מיוחדת. וגם בשחרור המתנדבות הבודדות לא מקבלות תנאים זהים לחיילים בודדים מהקרן לחיילים משוחררים. תני לי דוגמה. יש כל מיני הטבות, למשל במימון מיוחד של לימודים. שהם לא נותנים להם. כן, או מכינות. מענק של שכר דירה אחרי השחרור.

אבל יש רק הבדל אחד, שהחיילים עושים שלוש שנים והן שנה. זאת לא הסיבה, כי חוק חיילים משוחררים משווה בין משרתי שירות לאומי אזרחי שהשתחררו לחיילים. מי שעושה שנתיים. לדעתי אתה צריך להבחין בין שנה לשנתיים, מבחינת גובה המענקים. כן, זה מובחן. אז אם מתמקדים במתנדבות הבודדות העולות, וכמו שציינתם, בעצם רוב המתנדבות הבודדות הן גם עולות, והנתונים שיש לנו הם על בודדות עולות, גם ממשרד העלייה והקליטה וגם מהרשות. משרד העלייה והקליטה מסר שהיו השנה 153 מתנדבות בודדות, כשכ-40% מהן מצרפת, 28% מארצות הברית והשאר ממדינות אחרות. משרד הקליטה מעניק מענק נוסף למתנדבות בודדות עולות כמו לחיילים בודדים עולים של 540 שקלים בחודש, וגם משרד השיכון מעניק תמיכה של 402 שקלים לבודדות עולות כמו לחיילים בודדים עולים. וגם הן זכאיות להקפאת הזכאויות לעולים במהלך השירות מהמשרדים. אני רק אציין עוד שבנושא סיוע נפשי העמותות של השירות הלאומי

תמיכה של רכזות עבור המתנדבות. לא ברור האם לעולות יש תמיכה מיוחדת בשפות שלהן. ועוד עניין, בנושא קבלת הפטור, כדי לשרת כמתנדבות הן צריכות לקבל פטור משירות צבאי. לפעמים יש עיכובים בקבלת הפטור שמקשים עליהן

הרשות הגיעה לסיכום עם צה"ל על מתן פטור על תנאי שאפשר יהיה להשתבץ, אבל לפעמים עדיין יש עיכובים בנושא הזה. ציינת את הנושא של העברת מידע בין משרד הקליטה לרשות, נראה ששני הגופים מעוניינים לחזק את התקשורת ביניהם כדי שהמידע יעבור יותר טוב כדי שכל המתנדבות יקבלו את הסיוע ממשרד הקליטה.

אחת המתנדבות רוצה להגיד משהו? תחליטו מי. כן, בוקר טוב לכולם. קוראים לי נויה שפר, עשיתי עלייה מלונדון ואני עכשיו עושה שירות לאומי במד"א. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכם על ההזדמנות הזאת ושאתם מפנים את הזמן שלכם בשביל לעזור לנו. כמו הרבה בנות שירות בודדות עשיתי עלייה לישראל כדי לעזור למדינה ולתרום כמה שאני יכולה ובשבילי הדרך הכי טובה לעשות את זה זה היה על ידי שירות לאומי. כשעליתי תכננתי להתגייס לצבא לפני ששקלתי שירות לאומי, כשהתחלתי להתנדב במד"א ראיתי כמה אני יכולה לתרום למדינה הזאת אז עבדתי עוד יותר קשה על העברית שלי כדי לקבל את התפקיד הזה ולמרות שידעתי שאני לא אקבל את אותם יתרונות כמו לחיילים בודדים. זה חשוב לזכור כמה היתרונות האלה עוזרים בהתחלה להתקדם עם העלייה שלנו. טוב לי ממש כי אני יודעת כמה התפקיד הזה מתאים לי וכמה אני יכולה להבין בזה. זה היה הדבר הכי חשוב לי. שירות לאומי זאת לא אופציה קלה. את שנה או שנתיים? אני בשנה ראשונה עכשיו. ואת רוצה לעשות את השנה השנייה? כן. באיזה תפקיד את במד"א?

רובנו עובדות הרבה יותר שעות ממה שצריך ועושות את העבודה שאנחנו לא אמורות לעשות. זה קורה הרבה בבית חולים, זה קורה הרבה בתפקיד שלי ובבתי ספר, בכל תפקיד זה קורה, אבל אנחנו מרגישות קצת לא מוערכות, כאילו אנחנו מאחורי הקלעים בעקבות היחס שאנחנו מקבלות. בנוסף חשוב להגיד שאנחנו לא מקבלות את אותה תמיכה שמקבלים חיילים בודדים. זה בשביל כולנו, אבל למשל התייחסו אלינו כמו בת שירות אחרת שיכולות פשוט לחזור הביתה. בזמן של פסח הם רצו לפנות את הדירות שלנו והם אמרו לנו ללכת למקום אחר, ואין לנו בית פה.

כמו שהיינו כמו כל בת שירות אחרת. הרבה בנות כמוני היו צריכות להילחם כדי להישאר בדירה שלנו אפילו שלא היה לנו מקום אחר ללכת אליו. כבר היה לנו קשה עם המלחמה בקורונה ולהילחם יותר זה היה ממש קשה. יש לי עוד יותר שאני יכולה להגיד, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אתם מכירים את הבעיות. לסיום אני מקווה שהצלחתי להסביר לכם - - - כן, אבל לא אמרת את הדברים החשובים.

זה לא בושה. אני אומרת שלחיילים הבודדים יש את הבית של בנג'י, יש מקומות כאלה, הם דואגים להם שיהיה להם מקום ללכת אליו כל יום, כל סוף שבוע, שיהיה להם מקום לשבת, מקום לחיות, אבל בשבילנו, אנחנו כמו כל בת שירות אחרת. הם אומרים לי שאני צריכה ללכת מהדירה שלי בזמן של פסח כי הם רוצים לחסוך חשמל,

את לא יכולה להישאר בדירה? זה רציני, הדבר הזה? חבר הכנסת ביטן, היא עכשיו סיפרה לי שהיא צריכה לפנות את הדירה לשבועיים, למרות שהיא ממשיכה עוד שנה והיא חוזרת לאותה דירה, אבל היא צריכה לפנות את הדברים כי - - - אתה מודע לזה? היא צריכה לפנות את הדברים כי אמרו לה שצריכים לנקות, וכנראה שיש פה גם אלמנט של חיסכון אולי בחשמל או משהו.

אתם מודעים לעניין הזה?

לפסח לא היינו מודעים.

אם זו הדירה שלה היא צריכה להישאר שם. נכון, התשובה היא - - - אין לנו בית פה.

אני אסביר. בשבועיים האחרונים של הקיץ זה הזמן שמשפצים את כל הדירות, צריך לעשות שיפוץ, צריך - - - אז תנו להם אישור להיות באגודה למען החייל,

במקרה כזה הם צריכים ללכת למבנים של האגודה למען החייל, מה זאת אומרת? מה, אתם צריכים לתת להם פתרון. האגודה למען החייל לא תסכים לקחת אותם?

למה לא? לפחות להשאיר את המזוודות שלה על המיטה. בדיוק, זה גם משהו, יש לה חמש מזוודות,

הם צריכים - - - זה משנה, אנחנו שכרנו - - - זה או זה או זה. קודם כל בוא נתחיל מזה ש - - - הנושא של השכרת דירה בשבועיים האחרונים של החופש זה באחריות הגוף המוכר. אנחנו מדברים איתם, אני לא מכיר שיש אף בת שירות בודדה שנזרקה לרחוב בשבועיים האחרונים של השנה. בגלל שאנחנו מחפשות משהו. לא, אבל הן מוצאות מקום. כי אנחנו מחפשות מקום. מצטערת, אבל אני עוברת - - - חבר'ה,

אני עוברת דירה בפעם הרביעית. אתם צריכים לפתור את הבעיה הזאת. זה דבר שאתם צריכים לפתור, או להביא אישור ולסכם עם האגודה למען החייל שהם יוכלו להיות שם, זה הכי הגיוני, שבמקרה כזה הן הולכות לשם. או שאתם נותנים אישור,

תנו להם דיור חלופי, לקחת מלון או משהו כזה. אחת משתיים, אין דרך אחרת.

ללכת לחברים. הנושא הזה, אתה מסוגל לפתור אותו? הייתי מחדד משהו,

שיהיה קו כללי, שלא יגידו להם: תחפשו ומי שלא חיפש בוא נמצא לו דירה. באופן אוטומטי בסוף שנה מעבירים אותם - - - אתם מסוגלים לפתור את הבעיה הזאת?

תוך כמה זמן נפתור את הבעיה הזאת? זה עוד רגע, צריך לפתור את זה השבוע או בשבוע הבא. לא, זה לגבי השבועיים, אבל אם יש לך פסח ואומרים להם לעזוב את הדירה. למה הם צריכים לעזוב בפסח את הדירה? הסיפור של פסח זה סיפור אחר. היה קורונה, שכל הדירות נסגרו. בגלל הקורונה? זה לא קורה בדרך כלל? לא, בכל העמותות, ודיברתי עם נויה לפני. אני דיברתי אישית עם המנכ"לים של כל העמותות לוודא שלכולם יש ציוד לליל הסדר והם מקבלים איזה מענק מיוחד בשביל שיהיה להם להוצאות נוספות. צריך לזכור שני דברים.

ולשירות הלאומי אין מערכת פילנתרופית כמו שיש לצבא. הלוואי שהיה לנו. הצבא הקים במשך הרבה מאוד שנים, הרשות הוקמה מ-2017.

זה לא אחריות של - - - לא,

רוב הדברים שנאמרו פה, הבית של בנג'י והאגודה למען החייל זה כסף פילנתרופי וזה דבר שאין אותו היום. אני אשמח שהמדינה תתקצב. לא יהיה מישהו שמח ממני.

אפשר לחייב את הארגונים שהן מתנדבות בהם, עם כל הכבוד להם, לפתור להן את הבעיה בפסח, בראש השנה.

מה, הם באים שם, עוזרים להם, אז אין להם אחריות לגביהם? מד"א לא יכולים לדאוג בפסח לליל סדר אצל אחת המשפחות, אחד העובדים? אתם צריכים לחייב אותם. אם לא, אל תשלחו להם. פשוט מאוד. אל תשלחו למד"א ואל תשלחו למשטרה ואל תשלחו לאף אחד. או שהם פותרים לכם את הבעיות או שאין להם את החבר'ה האלה. והן עוזרות, תאמין לי שהן עוזרות, זה כוח אדם, מה זה? זה לא הגיוני.

תרשמי את זה כהחלטה שאנחנו רוצים שני פתרונות, או שהם ייתנו להם דיור חלופי, זה יכול להיות גם באמצעות האגודה למען החייל. לא שהן מחפשות. הם ייתנו להם.

ושתיים, לחייב את המוסדות שבהם הן מתנדבות לפתור להן את הבעיה של האירוח במועדים הקריטיים, ראש השנה,

דברים מהסוג הזה. מי שלא יעשה את זה הן לא יילכו לשם. לא ישלחו מתנדבות לשם.

לא רוצים לא צריך. יש כאלה שירצו, תאמינו לי, בצורה טובה. עכשיו נשמע עוד אחת ואז ניתן לחברי הכנסת. מי הבאה? שלום, בוקר טוב, תודה. קוראים לי טלי נחמנוביץ', אני בת שירות בבית חולים שערי צדק. קודם כל אני גם עליתי לפני תשעה חודשים מקוסטריקה. אני דרום אמריקאית. אני גם באתי לעשות שירות כי זה גם חלק מהחלום שלי,

שלי הייתי בבית דתי אז זה היה חלק מזה והגעתי עם החלום לעשות שנה או אולי שנתיים למדינה הזאת שאני ממש אוהבת ולעזור במה שאני יכולה. אני ממש גאה על העבודה שאני עושה וכמו שנויה אמרה, אנחנו עושות יותר מהעבודה שלנו,

יותר ממה שאנחנו עושות ולא בגלל שמבקשים, כי זה גם מה שאנחנו רוצות. בחוויה שלי היה לי מאוד טוב, יש לי צוות טוב, הם עוזרים לי ובטח שעם העברית זה קשה, אבל יש דברים שאנחנו יודעות שזה דרך קשה. בוא נגיד, כמו שהיא אמרה, הבית, הדירה, פסח, קורונה. בקורונה אמרו לנו שאנחנו לא חוזרות לשירות.

בשערי צדק, אמרתי.

באיזה תפקיד? דיאליזה מבוגרים.

כן, זו מחלקה מאוד קשה. מה, בית החולים לא יכולים לדאוג לה בפסח? ליל סדר או משהו? מה הבעיה?

לא רק את זה. אני יכולה לדבר לגבי הדירה שלי. אני הגעתי וקניתי את כל הדברים, דברים שאני צריכה, פשוטים. גם הרכזת שלי, היא רכזת של 150 בנות, אם בנות השירות בודדות היא לא יכולה לדאוג לבנות שירות בודדות, זה מאוד קשה. אני התחלתי את השירות בלי הפטור, כי אמרו לי שאני צריכה לחכות שלושה חודשים, אז הלכתי לצבא וביקשתי שלוש פעמים עד שהם נתנו לי. האם בית, הבעיות, אישה שנכנסת לבניין שלנו והיא גונבת דברים שלנו.

מישהי מהרחוב. יש אישה שבאה מהרחוב והיא יכולה להיכנס לבניין שלנו. הדירה פתוחה?

יש קוד בתוך הבניין, אבל יש דלתות שפתוחות. אבל הדירה נעולה, אז איך היא נכנסת? לא, יש בנות שלא סוגרות את הדירה. היא נמצאת בדירה עם 12 בנות. אני גרה עם 12 בנות. אני הגעתי עם ארבע מזוודות ואני גרה עם 12 בנות. 12 בנות בדירה? זה כמו בבית סוהר כמעט. טלי, כמה שירותים ומקלחות יש בדירה? יש לנו שתיים והן לא טובות. לא רק זה. והבית, בעיה של בידוד. פחד של בידוד. בידוד. אני גם עובדת בשערי צדק, יש להן פחד, היה להן פחד שאני עובדת עם מטופלים שאולי יש להם חשש וזה. זה מאוד קשה להגיע. או הייתה תקופה שעבדתי 12 שעות, אחרי 12 שעות שאתה עובד עם מסכה, חלוק,

אתה רק רוצה לנוח ואני לא יכולה, 12 בנות. 12 בנות בדירה זה מוגזם. זה קשה.

זה,

12 בדירה? עד, זה תלוי באיזה מקומות. יש ועדת תעריף שדנה בזה, שזה האוצר, אנחנו ועוד נציג של משרד השיכון. זה עוד לפניי. זה מוגזם 12 בדירה. זה תלוי בגודל הדירה, כמה חדרים יש. אתם עושים להן טובה שאתם לוקחים אותן? אני לא מבין את זה. זה נראה כאילו אתם עושים להם טובה. אני יכולה להגיד על עצמי שאין לי מקום לדברים שלי. אני ביקשתי מהאגודה לשים את הדברים שלי במחסן והתשובה שלהם הייתה ככה: את יכולה לשים, אבל כשקורה משהו זה לא יהיה כאילו הרבה אנשים עוברים שמה. אין להם אחריות על זה.

בתוך התקנות רשום משהו על מספר הדיירים? אני מסתכל. אין להם אחריות עלינו, הם לא דואגים לנו, הם לא יודעים מה קורה. זה מאוד קשה. ועדיין אני רוצה להמשיך את השירות שלי, אני עדיין רוצה לעשות עוד שנה, אבל זה מאוד קשה. בוא נגיד גם שאני רוצה אני לא יכולה לטוס למדינה שאני באה ממנה. יש משהו על זה? לא בתקנות, בדוח של ועדת התעריפים. אז למה לא להכניס את זה לתקנות?

כן, המספר המקסימלי לא יכול להיות יותר משישה. זה לא הגיוני 12. לא הגיוני. גם זה לא הגיוני - - - יש להם מישהו שבודק מה קורה איתם? כן, אנחנו - - - אז למה היא אומרת שיש להן בעיות? אני לא מכיר את הבעיה הספציפית. יש לך אדם לכל כמה אנשים? באיזה אגודה את? להתנדבות. אני יכולה להגיד לך, ראובן, שאני ביקשתי - - - רגע, מה, העמותה עושה את זה? העמותה שוכרת? העמותה שוכרת את הדירה. זה עובד ככה, הרשות היא הרגולטור של הכול וקובעת גם את התעריף. ועדת התעריף יחד עם האוצר קבעה את כל רכיבי התעריף שיש בתוכו הרבה הרבה פרטים כולל כמה אנשים יהיו בדירה. אם זה דירה גדולה, אם זה בית - - - 12? זה הגיוני 12? בחייכם, איזה מין ועדת תעריף זאת? זאת ועדת תעריף? כמה יש, 180, לחלק לשש, זה 30

30 דירות כפול - - - לא, זה כמו כל הדיור. כמה חדרים בדירה שלכם? ארבעה, בכל חדר יש שלוש בנות בערך. גם בסלון יש ארבע בנות?

זה מטבח קטן. המקרר, איפה שאתה מבשל וזהו, אין סלון. עשו מהסלון גם חדר. כן, נראה לי שכן. יחידות דיור, דרום תל אביב.

יש שולחן קטן וזהו. וחברים וחברות מגיעים? עכשיו אסור. אבל אין לך מקום. בוא נגיד, חברה שלי שהיא בת שירות והיא רוצה לעזור לי, היא צריכה לבוא לשבת על המיטה שלי. זה המקום שלי,

האמת, זה לא נראה לי. מאוד מצטער. אני רק אומר, זה לא רק לגבי העולות הבודדות. זה נכון לרוחב, זאת אומרת כל בנות השירות. אבל הן בודדות, אין להן הורים פה.

כ-5,000 בנות שירות בדירות. למשל חייל בודד, אתם נותנים לו סיוע בשכר דירה, נכון? נותנים לו סיוע בשכר דירה. אז תנו גם להן. תראו, אי אפשר. אתם נותנים סיוע בשכר דירה, הם לוקחים עוד שניים, עוד שלושה ויש להם דירה. פה 12 בדירה? למתנדבות בודדות? אז במקום זה תנו להן סיוע.

כמה מקבלים החיילים הבודדים?

הם מקבלים 1,300. ואז הם מתאחדים עם עוד שניים ושוכרים דירה. הגיוני. החשש שלי מזה, יושב ראש הוועדה, שאז האבזור גם יהיה עליהן וזה קשה כשהיא באה רק לשנה. יש דירות מרוהטות, תהיה רגוע.

אבל אני חושב - - - הן יחפשו דירות מרוהטות,

לא, אני חושב שנויה וטלי אולי יראו את זה יפה מדי, אבל מסיפורים שראינו ומתמונות, ואני חושב שגם ראובן מכיר, יש דירות שהמצב שם קשה. אין wi fi, או wi fi חלש. אנחנו מדברים על בחורה שרוצה להתקשר הביתה להורים שלה, המינימום זה wi fi חזק, זה מקרר טוב. אני חושב שזה חלק מהעניין. יש יותר מדי, כמו הביטוי באנגלית, יותר מדי טבחים במטבח. יש פה גוף מממן ויש גוף מפעיל ויש גוף מוכר ויש הרשות ואין מישהו אחד שמתכלל. אין השתתפות לגופים שמקבלים את המתנדבות?

הם משלמים את התעריף לגוף המוכר, הגוף המוכר אמור לדאוג לכל היתר,

אז הם חוסכים בדירות הזולות, בטח צורכים דירות זולות. לא, התעריף של הדיור הוא גירעוני. לא, זה לא בא בחשבון הדבר הזה. מה זה תעריף? איזה תעריף הם משלמים?

יש תעריף - - - נותנים לכם ואתם שוכרים. לא, נותנים לגוף מוכר.

עמותת שירות. אז העמותות, עם כל הכבוד, משהו לא בסדר בעמותות, איך הן לא מציפות את הבעיה? או שהתעריף נמוך מדי. למה הן לא מציפות את הבעיות האלה? הן מציפות. שהתעריף לא מספיק לדיור הן מציפות, אבל זאת הייתה ההחלטה. אבל זה גם באמת קשור למפתח, כי המפתח הוא - - - מי אחראי על התעריף?

האוצר יחד איתנו. רועי חן. תעלו את רועי חן.

שמעת פה את הדיון? זה נראה לך הגיוני הדבר הזה, שאתם שמים 12 בדירה ואין להן תנאים ואין להן שום דבר? אתה היית מוכן שהבת שלך תהיה בתנאים האלה?

אני אומר שהסוגיה הזאת טרם הוצגה לנו עד כה. ועדת התעריף התכנסה לאחרונה לא מזמן, הנושא לא הועלה שם. כמובן ככל שהנושא הזה יוצף אנחנו נדון בו. הנה, הוא מוצף. מה זה 'ככל'? הוא מוצף עכשיו.

אין שום בעיה, צריך לבחון את המשמעויות של זה ולראות מה ההשלכות. אז תבחן. יש לך שבועיים ימים, תבחן בבקשה, תחזור אלינו. עוד שבועיים אנחנו עושים ישיבת המשך. לא יותר משישה בדירה, לא יותר, ודירה עם תנאים מינימליים שצריכים להיות להם ומישהו שיפקח על מה שקורה שם. אם העמותה לא עומדת בפיקוח אל תיקחו אותה, תעיפו את העמותה הזאת מבחינתכם. זה לא מעניין אותי. זה לא יכול להיות דבר כזה, אני מאוד מצטער. אם צריכים להגיד למגן דוד או לבית החולים לתת יותר כסף על מנת שהם יחיו באופן סביר אז הם ישימו יותר כסף. אתם תשימו קצת, הם ישימו קצת והכול יהיה בסדר. מה זה, בחורה שנתיים ימים גרה בדירה עם עוד 12? מה, היא בבית סוהר? אני לא מבין את זה. מילא, בתי כלא, אתם שמים 20 בתא, הבנתי, גם זה בית המשפט העליון ביקר את העניין הזה,

מתנדבות שבאות מחו"ל רוצות להתנדב לשירות לאומי, אתם לא נותנים להן תנאים מינימליים? רק, אדוני היושב ראש, הייתי מפריד קודם כל את העולות משאר הדיון, כי הצורך של עולה עם הציוד שלה הוא קצת יותר. נכון, יותר. אז בואו לא נדבר כרגע על כל - - - אבל זה הדיון,

אבל מה שהוא מדבר הוא נכון לכל השירות הלאומי ואני הייתי מציע כי גם הפתרון הוא יותר פשוט אם זה רק לעולות.

כשאתה אומר להטיל את זה על הגוף המפעיל, אנחנו צריכים להיזהר לא לייצר אינסנטיב שלילי. מד"א רוצה 100 מתנדבים, אם מדינת ישראל רוצה לעודד עלייה מדינת ישראל לדעתי צריכה לממן את ההפרש, ולא מד"א ולא בית הספר. זה ייצר להם מצב שהם יגידו: הבנתי, אני מעדיף שלא יבוא אליי עולה. את ההפרש בין התעריף הרגיל לבין התעריף המיוחד שנעשה לעולים, אם זה דיור, שעכשיו רועי אמר שהוא ישמח לדון איתנו, ואם זה ההבדל בדמי הכיס וכל שאר הדברים, את ההפרש צריכה לממן,

מדינת ישראל, אחרת אני מייצר מצב שמד"א ואחרים לא ייקחו עולים.

אנשים עם צרכים מיוחדים, מדינת ישראל מממנת את מלוא התקן. הגוף המפעיל מקבל את התקנים האלה בחינם כי מדינת ישראל אמרה שהיא רוצה לסייע לאנשים האלה להשתלב. כמה תקנים יש

160. וזה המקסימום? לא, יכול לעלות עוד,

בעזרת ה' יהיו יותר. אם ישנו את התנאים אז הם בטח - - - אני לא מדבר על כל עלות התקן, אבל ההפרש בדיור,

כל הדברים שמדברים פה. הרי הם צודקים במאה אחוז, מי כמוני מסכים שבת שירות אשתי, אדוני היושב ראש, עלתה לארץ כבת שירות בודדה. הייתה בת שירות בשערי צדק, עלתה מאנגליה, חלום חייה היה להיות בת שירות בשערי צדק וכך היא עלתה לארץ. אין מישהו שהדבר הזה יותר חשוב, אני חושב, ושמבין אותו מאשר עבדכם הנאמן. הנקודה היא שצריך לפתור את הבעיה ואם נטיל את זה בסוף על הגופים שגם ככה לממן את התקנים של השירות הלאומי, נכון שזה זכות וכו', אבל הוא יעדיף לקחת תקן רגיל. את ההפרש צריכה לממן המדינה. זה גם לא אירוע תקציבי ענק, זה אירוע של מיליונים בודדים בסוף. אם זה באמצעות לתת להם לשכור דירות. אני לא בטוח שזה כדאי, כי אין אגודה למען החייל שמטפלת בשכירות הדירה ועד שהן יתארגנו על דירה הן כבר יהיו חודשיים בארץ. לייצר מצב שהדירות יותר מרווחות ושמקבלים יותר דמי כיס ושמקבלים את כל הסיוע הנוסף, אני מאוד בעד, אבל אני בעד שהמדינה תממן את זה ולא הגופים המפעילים. אין היום רגולטור שמפקח, שעוקב אחרי הדבר הזה? אתם הרגולטור?

אתם שולחים לשם פיקוח?

כל דירה שאנחנו מקבלים עליה תלונה נשלחת חברת בקרה לבדוק ולצלם לשלוח.

אחת לרבעון יש איזה שהוא סיור, ביקור, בקרה, משהו. גם יש. יש, לא רק על עולים, באופן כללי. עוד מישהי רוצה להגיד משהו? שלום. שמי קרן ריצמן, אני עובדת בארגון 'נפש בנפש' עם עולים חדשים כבר 14 שנה, בזכותי גם לנהל את התוכנית 'אורי' לבנות שירות בודדות. לפני שאני אתחיל רק רציתי לציין, גם נויה וגם טלי ועוד הרבה בנות, אם אנחנו עושים השוואה בין

ובנות שירות, בזמן האחרון, בתקופת הקורונה, הן ממש היו בחזית, קרבי, אני יכולה להגיד קרבי. בהתחלה אפילו לא היו מסכות כמו שצריך, בכל העולם, זה לא היה בעיה רק שלנו, והן היו עם פחדים, אבל עם נחישות להגיע ולתרום. וגם עם העברית, כמה שהן עבדו שתהיה להן עברית טובה, מספיק טובה. נויה היום עוזרת לבנות לשנה הבאה שיהיו יותר מוכנות בעברית שלהן, עוד שלוש או ארבע בנות בודדות מגיעות לתרום במד"א והיא עושה להן את ההכנה. זה רק רציתי לציין. אבל להמשיך. כמו שאנחנו הישראלים אומרים, אין לי ארץ אחרת, אילו בנות שיכולות להגיד: אין לי בית אחר פה בארץ. זה הבית שלהן. אין להן פה משפחה וכמה שאני גאה שהן לא רק באו עם כל החלום, כמו שהן אמרו, הציוני לתרום לעם ישראל, כדי לעשות את זה הן עולות, בגיל כל כך צעיר, בגיל 19-18 הן עולות עם כל הפרוצדורה של העלייה שהיום היא לא הכי קלה. והן עושות את ההחלטה הגדולה בגיל כל כך צעיר, לכל החיים שלהן, לעתיד שלהן, אבל כדי לתרום ובלי משפחה. אז כמה שאני חושבת עליהן ודואגת להן זה פשוט יש לי מאות סיפורים, אני בקשר מאוד פעיל עם כל הבנות דוברות האנגלית ויש לנו גם רכזת לצרפתיות, או שאני מדברת איתן בעברית, אבל הן פשוט גיבורות בעיניי, בעינינו. כולנו פה, אני יודעת שאנחנו באותו דף. רק אני אציין דבר אישי, בתחילת הקורונה, כשהייתי בקשר עם כל בת וההורים שלהן ומה לעשות והעולם שלנו מצטמצם ואי אפשר לצאת 100 מטר מהבית ופתאום פסח מתקרב והיו כל כך הרבה פחדים ומה יעשו בבידוד, אי אפשר לעלות באוטובוס, אי אפשר להגיע: יש לי דודה באפרת, אבל אסור לי להגיע, כל זה ובאותה תקופה הבן שלי התגייס לצנחנים. וכמה הגעגועים שהוא יגיע הביתה, וסגר וקשיים, לא הייתה אותה דאגה לבן שלי בצבא כי הכול היה מסודר לו.

הוא לא דאג לאוכל, הוא לא דאג שאם תהיה לו חשיפה מה הוא יעשה בבידוד. כי חס וחלילה אם הייתה בעיה הוא היה מגיע אליי הביתה.

רציתי לשאול, מבחינת אוכל וזה, הן לבד מסתדרות? כן, זה חלק מדמי הכיס. לפני שאתה מציג לנו את הקרנות, חברי הכנסת רוצים להגיד משהו?

נתחיל לפי הסדר. חבר הכנסת טייב. אני קודם כל מלא הערכה כלפי אותן בנות ובאמת הן עושות משהו מרצון. צריך להבין, זה משהו שעוזבים את המשפחה, עוזבים את החברים. כאחד שעלה לארץ ונכנס לצה"ל אני מכיר את הנושא הזה מקרוב. אני פשוט מופתע מהתנאים שבהם הם חיים. אני גם שומע עכשיו שהאוכל יוצא להן מדמי הכיס, איך בדיוק מהסכום הזה מצליחים? לא, אל תשכח שהם הרבה חבר'ה. כל אחד נותן משהו ואז עושים.

אנחנו הרי לא רוצים שהם יהיו 12 בדירה, אנחנו רוצים - - - תיכף אנחנו נתקן את זה. לדעתי צריך לחשוב גם על הסיפור הזה של האוכל, איך באמת נותנים להן את המענה הנכון. הייתי כן מצפה לראות, אדוני המנכ"ל, מבחינתכם כרגולטור, אני לא בא אליכם בטענות, יכול להיות שהטענות צריכות לבוא לאוצר ולאותה ועדת תעריפים וכו', אבל אני כן חושב שכגוף רגולטור תנסו לקדם את הדבר הזה. אני מבחינתי, ואני מאמין שגם היושב ראש, נעשה הכול כדי לנסות לקדם את הדבר הזה, אבל אתם מבחינתכם כן תדחפו את הדבר הזה קדימה, תעלו את הנושא לסדר היום ואנחנו ננסה להביא את המענה הנכון והדחוף באופן בהול. בוא נראה, התחלנו לדון בזה, נקווה שנוכל לשפר. בוקר טוב. זה התחום שלכם, לא? תודה רבה על הדיון החשוב.

אז למה אתם נתתם ל-12 בנות להתגורר בדירה אחת? זה התחום שלכם, לא? כי הליכוד לקח על זה אחריות. הליכוד לקח את זה עכשיו ועכשיו נהיה 12? והוא בסוף שולח את האחריות לבריטניה. אני שואל אותך באמת. מי היה השר האחראי בקדנציה הקודמת? שר החקלאות, לא? לא הקשבתי בדיוק לעניין של ה-12, אבל יש לי הרבה מה לומר. בחייך, אני לא מבין את זה. אם הייתי שר לא הייתי נותן בחיים לדבר כזה לקרות. לא, בשום פנים ואופן. אני רוצה בדיוק להתייחס לעניין הזה, ולא לקמפיין בחירות. לא שייך לקמפיין, אני אומר באופן כללי. זה תפקיד השר לעשות את זה. אין בחירות, אופיר. גם אם יש בחירות זה לא יהיה האישיו בבחירות. אדוני היושב ראש, אני יכול לדבר? תודה רבה. אני רוצה להגיד כזה דבר, נושא השירות הלאומי במדינת ישראל הוא נושא שצריך שדרוג מפה ועד אחר כך בהסתכלות עליו. אתה יודע מה? הצעת חוק שתמיד יושבת לי בראש והנה, אני לא תכננתי לומר את זה, אבל אני אגיד, אני לא צריך שהבת שלי תבקש פטור בשביל ללכת ולשרת את מדינת ישראל בשירות לאומי, כי היא לא עושה משהו בדיעבד, היא לא מפסידה מד"ס בוקר, היא עושה משהו מלכתחילה. היה ראוי בכלל שתהיה הסללה של כל בנות החמ"ד

כן, אבל זה לא נושא הדיון שלנו. נושא הדיון זה התנאים של אלה שכבר משרתות בזה. אני יודע, אני מגיע לזה. זה לא נושא הדיון, אבל בגלל שאנחנו מתייחסים לשירות הלאומי בצורה הזאת כלאחר יד והכול נבנה במודל חאפרי, סליחה על הביטוי, כיוון שהכול נבנה בצורה הזאת וזה היחס, אז כשמדברים על החיילים הבודדים שוכחים את בנות השירות הלאומי הבודדות. משם הנקודה הזו מתחילה. אני ישבתי גם עם מנכ"ל המנהלת ואני יודע על התוכניות שהוא מתכוון לעשות ואני יודע על היוזמות המבורכות שלו ואני אומר שאנחנו צריכים לדעת, אני לא יודע כמה נצליח סביב הקורונה, שזה שינוי מהותי שצריך לעשות. מכאן אני רוצה לעבור לבנות השירות הלאומי הבודדות. כשנפגשנו אז ב'נפש בנפש' ואמרו לי: תקשיב, יש לי בת שירות לאומי שהיא צריכה להיכנס כרגע לבידוד ואין לה איפה להיות. זאת המצוקה. אני חושב שאחרי שאמרנו את הדברים האלה כל הדיון הוא מיותר, זאת אומרת שאנחנו חייבים להירתם. בדיוק כמו שאנחנו נרתמים לסוגיה של החיילות אנחנו צריכים להירתם לבנות השירות הלאומי. כן, אין פה מנגנון מספיק מסודר, מספיק ממוסד, בשביל לתמוך את המערכת הזאת. זאת הערה שהיא ספציפית עכשיו, לתת פתרון נקודתי לסוגיה הזאת, אבל זה קשור לכל השירות הלאומי כמערך ולכן אנחנו נצטרך לתת לפינסקי כמעט כל דבר שהוא מבקש. תודה. אני רק עכשיו נחשף לפרטים אלה, כמובן שגם אני לא מאמין שזה קורה,

שמי שבא לשרת את המדינה לא זוכה לתנאים והמדינה לא מחבקת את הבנות הללו. היושב ראש אמר פה דבר מאוד נכון, אנחנו בכל פעם מתעוררים בכל דיון ורואים משהו, סכום מאוד זעום למדינה, שהוא לא מושקע במקומות הנכונים או באותם העולים, לא משנה על איזה תחום אנחנו מדברים, היום אנחנו מדברים על השירות הלאומי ולמה השרים שלפני כן, זה לא משנה מאיזה מפלגה, לא עשו את זה לפני כן. באמת זה פינטס, זה כסף מאוד מאוד קטן. חבל שזה קורה.

כמו שאמרתי, זו תרומה למדינת ישראל, טוב שהנושא עלה לסדר היום כי אני נגיד לא הכרתי אותו בכלל, לא ידעתי שזה קורה. אני בטוח שמהוועדה הזאת ייצא משהו וכן נוכל לעזור לאותן הבנות שבאות לתרום לישראל. תודה. חבר'ה, ניתן למי שמטפל בזה גם להגיד משהו, לא?

לנו הסבר על התקנות שאתה הולך להציג, שהשר הולך לחתום ונראה, אולי צריך איזה תוספת קטנה פה ושם לפני שחותמים עליהן. אז קודם כל תודה רבה על הדיון הזה, זה חשוב, הכנסת יודעת למצוא את הלאקונות שהרשות המבצעת עדיין לא סיימה לטפל בהן כמו שצריך ולתקן, אז תודה רבה. אני אומר בשם השר שלנו, השר צחי הנגבי, שהנחה אותי לעשות כל דבר שאפשר לסייע לגשר על הפער הזה. לשמוע את הדברים האלה זה אכן דברים קשים, לא נעים לשמוע אותם, ובכל זאת צריך להגיד דבר אחד.

בוא ניתן לחברת הכנסת קוטלר להגיד כמה מילים, כי היא צריכה ללכת. אני מתנצלת, אני השארתי פה דיווח מהשטח, אני יודעת ש-12 בנות גרות בדירה ואני יודעת שזה כמו בכלא, אדוני היושב ראש, ואני מודה לך,

על העלאת נושא כל כך חשוב לסדר היום. זה מתקשר לכל הדיונים שלנו, כיוון שאנחנו מדברים כל הזמן על ההכרח להבין שלמדינת ישראל יש אחריות

כמי שעלתה למדינת ישראל כחיילת בודדה, ולי לא אכפת אם זה שירות צבאי או שירות לאומי, זאת הדרך היחידה והבטוחה והנכונה לאתה יודע מה, להבטיח השתלבות. אנחנו חייבים להבין את הנקודה הזאת. הן עובדות בציונות ובמסירות ובכל מה שאנחנו יכולים להגיד, אבל אנחנו חייבים כמדינה לייצר פה מנגנון שקוף,

לאחד את המדיניות כלפי כולם, כל מי שעוזבים את הכול מאחור. אי אפשר לייצר איפה ואיפה, חייבים להכיל את זה בצורה שוויונית, לא משנה, כמו שאמרתי, מבחינתי שירות לאומי שווה לשירות צבאי. אני לא מדברת על אורך הזמן והדברים הטכניים, חייבים להתחיל להבין את זה. אני אגיד ככה, מעבר למהות יש פה עניין של נראות ועניין של יעילות ועניין של שקיפות ובסוף גם רגישות כלפי הבנות האלה. כיוון שההכרח שלהן להיאבק על כל מה שמגיע להן בזכות ולא בחסד זה בלתי נסבל. האפליה, פשוט מאוד אפליה, וזה כיוון שאין להן את ה אני לא יודעת אם זה, לא יפה להגיד, הגופים האלה הסקסיים, שהיא לא לוחמת, היא לא שוכבת בשוחות, היא לוחמת בבית חולים שערי צדק בשוחות. וזה שאנחנו עונים לעצמנו שאין לזה תרומות,

אני כאזרחית משלמת מסים מתביישת לשמוע שאין עמותות שמוכנות לתמוך או לתרום במה שזה אחריותי, חובתי, מחויבותי להגשים את חזון מדינת ישראל.

גם אם יש עמותות זה לא התפקיד שלהם. זה אקסטרה, זה בנפיט, שייתנו להן מתנות מצדי, שזה מה שהעמותות יעשו, זאת אחריות מדינת ישראל. אדוני היושב ראש, אני מבקשת ממך שהוועדה בראשותך תיקח את הדבר הזה כחלק ממה שאנחנו עושים בצורה עקבית. זה לא רק פה, זה לא רק בנושא הזה, ושזה לא יעבור רנדומלית, לבנות ספציפיות,

בקיץ הגדול לגבי הדירה, לגבי חמש המזוודות. עקביות ושקיפות

והשוואת תנאים.

תודה, אדוני היושב ראש.

אז אני אמשיך מאיפה שעצרתי. בהחלט בתקופת הקורונה הלשכה שלי אישית מטפלת בכל מקרה של בידוד או מחלה. מה אתם עושים בבידוד באמת?

למרות שלא שמים בבידוד הצלחנו לקבל מלוניות, הצלחנו לקבל דיור בדירה בתוך שערי צדק. אני חושב שזה היה, או הדסה, אחד מהם. אני באמת רוצה לציין פה לחיוב את ראובן שלפני כמה זמן היה מקרה של מישהי שהייתה צריכה לעשות בידוד בדירה, מיד התקשרתי לראובן והוא פשוט שלף אותה למלונית. אנחנו מטפלים בזה ישירות. למרות שאין כאילו אפשרות וכו', מצאנו תמיד פתרונות לדבר הזה. יש לך תקציב מיוחד לדברים האלה או שאין לך?

יש תקציב רווחה מיוחד, על כל בת שירות בתוך התעריף יש תקציב רווחה של העמותות והעמותות גם הן נרתמות לזה, אם זה להסיע בנות במוניות ספיישל חזרה לבתים שלהן, אני לא מדבר רק על עולות, בזמן של בידוד, אם אין למשפחה אוטו וכו' וכו'. אנחנו על זה באופן מלא, בקשר מתמיד עם העמותות, אבל יש פה כמה דברים עקרוניים.

אין מספיק תקציב כרגע, אנחנו לא מתקצבים מספיק את הנושא של הדיור של עולות בודדות. מה שאתה הצעת, שיהיו שש, שיהיה זה, זה דבר אחד. הדבר השני זה התוספת של דמי הכיס ואולי התוספת של המזון. אני מסכים לגמרי עם חברת הכנסת, אני מסכים לגמרי שזו צריכה להיות אחריות של מדינת ישראל. את ה-goodies הנוספים אם יביאו מתרומות זה יהיה מצוין. נכון להיום אין לזה מענה תקציבי ולא יהיה נכון להטיל את זה על בית חולים שערי צדק ואחרים. אבל היום הם משלמים את התעריף שקבעה הוועדה. בדיוק. אם הוועדה תגדיל את התעריף הם ישלמו גם אותו.

אבל אם אתה תשנה את התעריף בין עולה לבין בן אדם שהוא לא עולה, שהוא אזרח ישראלי, הגוף המפעיל יגיד שהוא ייקח אזרח ישראלי, שהוא צריך בסוף אנשים בשערי צדק, ומה שיקרה זה שלא יקבלו את העולים האלה למד"א ולשערי צדק ולמקומות האלה. הם לא צריכים לעלות יותר, המדינה צריכה להתפשר על הדבר הזה.

זה אירוע תקציבי קטן ואני חושב שאנחנו יכולים לעמוד בו ואם תקבעו פה דיון מעקב אנחנו נביא את זה לפה. מה האירוע התקציבי פה? אני אבחן אותו. אז תבדוק לנו את זה.

עוד שבועיים ישיבת מעקב. עכשיו, לגבי השוואת התנאים. לא, לגבי התקנות, מה יש בהן? בתקנות יש את כל תקנות התעריף שבתוכו אנחנו בעצם לראשונה מגדירים מהו מתנדב בודד. בתחילת הדרך רצו להגדיר רק עולה בודד, אני התעקשתי שכל מתנדב שהוא בודד,

כי אין מערכת ת"ש היום בשירות הלאומי, אבל מתנדב שהתייתם משני הוריו או מתנדב שהוריו מתגוררים מחוץ לישראל דרך קבע, בין אם עלה לישראל בגפו ובין אם הוריו הגרו מחוץ לישראל או שיצאו לשליחות מחוץ לישראל לתקופה של חצי שנה או יותר, זה בעצם מקביל להגדרה של בודד מובהק בצה"ל. מתנדב או מתנדבת כאלה יקבלו את התוספת.

חייל בודד, לא כולם עושים עלייה. השאלה אם הן יכולות להתנדב בלי שהן עושות את הליך העלייה. אז נכון להיום, על פי חוק שירות אזרחי שעבר בכנסת רק אזרח ישראלי יוכל. תקנות אחרות, שגם אותן הכנו והן יגיעו בקרוב לכנסת, מציעות שגם יוכלו להתנדב בלי לעשות עלייה. אם הן לא עושות עלייה אז זה צריך להיות פרויקט שגם הסוכנות צריכה להיות חלק ממנו.

כמו שיש מצ'ינג עם הממשלה, גם הם צריכים להשתתף בזה.

פרויקט 'מסע', אנחנו מדברים איתם לעשות את זה ביחד. אבל זה פרויקט אחר. או כמו מח"ל, ראובן.

אבל מח"ל זה לא זירה אזרחית, אני מדבר על 'מסע' שהיא זירה אזרחית. אגב, אם זה כמו מח"ל זה גם מסביר את הנושא שהן חייבות לעלות לארץ לפני שהן יכולות להתחיל, בניגוד לחיילים בודדים. זה גם מסדיר את הנושא הזה, כיוון שאין שום צדק, וזה גם היגיון מעוות, לחייב אותן קודם לשנות סטטוס, לעלות לארץ ורק אז להתחיל את השירות הלאומי. אבל את החוק הזה קבע הבית הזה והיה על זה דיון והחליטו - - - יש חוק בעניין הזה?

הכנו גם סדרה של תקנות, אני מקווה ש - - - אנחנו חושבים,

שזה יהיה מעודד עלייה מאוד משמעותי. בנות תבואנה לפה לשנה-שנתיים, יראו כי טוב ואז הן תישארנה.

הן מוכנות,

לא, הכנסת את זה לתקנות? אלה תקנות אחרות,

זה - - - אז תעשה תקנות גם בעניין הזה, מה הבעיה? אבל צריך לשבת עם הסוכנות, שיהיה איזה שהוא מצ'ינג עם הסוכנות. זה בדיוק כמו הפרויקטים האחרים, שזה 50% סוכנות, ואז אפשר פתרון לנושא התקציבי. גם פה מבחינת תקצוב זה יותר פשוט כי בסוף זה יכול להיות תקן שירות לאומי רגיל ועוד המענק שהמדינה ממילא נותנת עם תוכניות כמו 'מסע'. כן, בדיוק, גם הסוכנות יכולה פה משהו. ישבתי על זה עם יושב ראש הסוכנות. הם איתנו. לגבי אלה שהן לא עולות. היום העובדה שהם צריכים קודם לשנות סטטוס זה חסם משמעותי. יש עוד משהו בתקנות? אנחנו ביקשנו מהצבא, מראש ענף בודדים בצה"ל, לעשות עבודת מטה מסודרת,

טבלה מסודרת. כל מה שמקבלים, מה שהצבא מממן, אני מדבר כרגע, מה שמדינת ישראל מממנת, לעשות השוואה, לראות מה החוסרים מעבר למה שעלה בעבודה הזאת, אם יש כאלה. כן תלושים למזון, מי מממן, איך מממן, כמה מממן. איפה רוב המתנדבות? אני לא יודע להגיד רוב, יש בתי חולים,

רווחה. עמותות, כמו ששאלת. אני חושב שצריך לחייב את המשרדים באיזה שהוא תקציב מסוים לעניין הזה. אם הם רוצים, משרד הבריאות, שיממנו. אנחנו משרד של השירות הלאומי. בסוף זה לא משנה מה המקור במדינה, בסוף זה 160 בנות. יהיו 300?

רק צריך לתקצב את התוספת ולדעתי ככל שזה יהיה במקום אחד ומדינתי זה ייצר עוד יותר אינסנטיב לגופים האלה לקחת את הבנות הבודדות. רק נקודה שעלתה תוך כדי. לגבי הרכזות, יש רכזת ל-30 בנות, לא רכזת ל-120 בנות, זה חשוב לומר. היא מגיעה לביקורת אצלכם? הרכזת?

יש לה משרה בשערי צדק, היא רכזת של כל בנות השירות הבודדות. לא, זו הרכזת מטעם שערי צדק. יש לכן רכזת מטעם האגודה להתנדבות. את באגודה? לא, היא מהאגודה. היא הרכזת מהאגודה, היא הרכזת של כל בנות השירות בשערי צדק.

לפעמים כן, פעם בחודשיים, או היא כותבת בקבוצה. אם יש לכן בעיות אתן אומרים לה? אני יכולה להגיד שהייתה לי בעיה והיא אמרה לי שהיא לא יכולה, זה לא בידיים שלה וזה הזמן שהתקשרתי לראובן פינסקי ודיברתי עם המזכירה שלו. העוזרת. והיא פתרה לך את הבעיה? היא אמרה לי שהיא דיברה עם הבוס שלה ואז היא רוצה לדאוג - - - היא לא מגיעה לביקורת בדירה? לא, מה פתאום?

אז מה היא עושה? היא לא רואה איך אני - - - אז מה היא עושה? היא לא דואגת עליי.

זה לא רציני, בחייכם.

הרכזת מגיעה אליכם? כן. היא הגיעה אלינו פעמיים. פעמיים בכמה זמן? בכל שנת השירות פגשת רק פעמיים את הרכזת? פעמיים או שלוש פעמים. בכל שנת השירות פגשת רק שלוש פעמים את הרכזת שלך?

- - - בתקן שלהם, אבל בתקן שלי היא לא יכולה לבקר אותי,

אבל שלוש פעמים פגשת את הרכזת בכל השנה?

אני לא, יותר. ברור שיותר, אני ראיתי אותה אתמול. המשרד שלה זה בתוך המקום שאני עובדת, אז כשאני רוצה אני יכולה לרדת, אבל יש דברים שהיא לא יכולה לעזור לי עם התקן שלי. לא, רגע, עזבי עכשיו את זה. הרכזת הזאת מטעם עמותה מגיעה אליכם בכלל? מה, בתקן או בבית? גם וגם. בבית,

כי אני לא גרה עם העולות, היא הולכת לבית של העולות. את ביקשת לעבור לדירה של העולות? לא היה מקום, לא הייתה אופציה.

אנחנו יורדים לכל מיני דוגמאות, במקרה יושבות פה שתיים - - - נו כן, אז איך את רוצה שנעלה על הבעיות? אני רוצה לומר משהו. מה שעולה שוב ושוב בעצם, מדורת השבט הישראלית - - - אבל עזבי, עכשיו את מסכמת את הדיון. עזבי את זה, תני לנו לברר את העניינים. את באה ומסכמת את הדיון.

אדוני היושב ראש - - - קוטלר,

את רוצה לסכם את הדיון? תסכמי את הדיון ונלך. מה את רוצה שאני אגיד לך? אפשר להגיד משהו? אנחנו לומדים את הבעיות מהדיון, ככה זה הולך, אין דרך אחרת.

משפט אחרון ברשותך. אנחנו בעד להיטיב ככל שניתן גם בדמי כיס, גם בתעריף הדיור, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם מעלים את זה ואנחנו נעשה מאמץ לבוא אליכם עם תשובות. איזה ביקורת יש לך על העמותות? אתה נותן להם תקציב לעניין הזה, נכון? יש לנו גם פיקוח על הגופים עצמם וגם בקרה במקומות השירות. בתקופת הקורונה - - - הנה, פה אתה כותב ליווי צמוד. את בנות השירות מלווה רכזת צמודה שעוזרת להן בכל מה שצריך, בירוקרטיה וכו'. יש רכזת - - - אם זה נקרא צמוד אז אוי ואבוי. אתה נותן את התקציב הזה של הרכזת לעמותה והעמותה מבצעת,

נותנים לך דוח?

אז מה שאני מבקש ממך, לקראת הדיון - - - לא דוח שעות של כל רכזת. לקראת הדיון הבא תביא לנו דוח שבדקתם את כל הרכזות האלה מול בנות השירות הלאומי איך הן מבצעות את העבודה שלהן ואם הן לא מבצעות תפטרו אותן. זה מה שיש לי להגיד לך. הן לא עובדות שלנו,

אל תיתנו את התקציב לעמותות.

זה לא יכול להיות דבר כזה שהן לא עושות את העבודה שלהן.

אחת ל-30. אז מה הבעיה לבדוק את זה? יש רכזת של בית חולים, זה לפי - - - בסדר, אני לא נכנס עכשיו. הבעיה היא כללית. ברור שיהיו להן בעיות, שיש להן בעיות בתוך הדירות שלא נפתרות כי אף אחד לא בא לבדוק את זה בכלל. אם היא לא באה אז גם הן לא מתלוננות בפניה.

הרכזות עובדות אצלם, אם תרצה לתת לאחת מהן להתייחס. אני אתן עכשיו. לאור זה אני אתן, אין לי ברירה. אבל אני אומר, תעשה בדיקה בבקשה בעניין הזה ותגיד לי מה אתה הולך לעשות. לא יכול להיות דבר כזה שהן לא עושות את העבודה. אם הן לא עושות את העבודה אז מה יש לנו להתלונן? למי נתלונן? את מהאגודה להתנדבות?

אז יש לנו את המנכ"ל, את ירון לוץ. בוא נשמע.

תודה רבה על ההזדמנות לדיון הזה, אני חושב שהוא דיון חשוב מאוד. אנחנו כמובן נשמח לכל שיפור בנושא הזה, כמו שמנכ"ל הרשות הציג את זה. אין לזה היום התייחסות תקציבית. כל מה שאנחנו עושים בנושא הזה זה מהתקציב שגם ככה בנושא של הדיור הוא תקציב חסר. אני מכיר את טלי, פגשתי אותה כבר בשני סיורים, אבל גם בביקורת צריך שיהיה מינימום של הגינות כלפינו. יש לה רכזת שנמצאת בשערי צדק באופן קבוע ארבעה ימים בשבוע, יושבת שם, יש לה משרד בשערי צדק.

נכון, אני אמרתי את זה. לטלי יש גם אם בית בבניין,

שדואגת בדירות. כל דבר שטלי מבקשת, היא אפילו מארחת אותה לשבתות. כשהיה פסח, כשיש חגים, תמיד אנחנו דואגים לראות שלמתנדבות האלה יש מקום להיות. טלי, הוצע לה להיות בדירה של מתנדבות בודדות והיא העדיפה להישאר בדירה שלה. לא, זה לא ככה. רגע, הוא לא שומע אותך. כשהיה את הקורונה דאגנו איפה להיות, היא ביקשה ללכת חזרה לדירה של הבנות הבודדות. גם זה אפשרנו, היא אמורה לעבור לשם וזה לא שאין לה איפה להיות בשבועיים האחרונים של אוגוסט, היא אמורה להיות בדירה של הבנות הבודדות. בדירה של הבנות הבודדות יש סלון, יש מכונת כביסה,

אנחנו דואגים לציוד מעבר לתעריף כיוון שהן בנות בודדות. למרות שאין לזה תקצוב, כמו שנאמר. אנחנו באמת עושים מה שאנחנו יכולים. אנחנו בעד לעודד עלייה, אנחנו עושים כל מה שאפשר לטובת העניין הזה. אם הבית, שטלי תגיד אִם אם הבית, כל בקשה שטלי פונה אליה היא מטפלת בה ונותנת לה מענה, שגם אם בית זה לא בתעריף. זה משהו שהוספנו. לא, בסדר, אני לא נכנס לזה. אנחנו לא נכנסים לזה כרגע, לא עושים בדיקה פרטנית. הן עושות עבודת קודש. מנהל הרשות, הוא יבדוק את העניינים האלה לגבי כל העמותות ולגבי כל מי שעובד ויביא דוח. הוא יבדוק מי צודק ומי לא, אני לא נכנס לזה, אבל מה שברור זה שצריך להיות מעקב יותר הדוק כלפי הרכזות האלה. לא לאפשר לעמותות, לתת להם את התקציבים ולהגיד להם לעשות את העבודה וזהו, מישהו צריך לפקח גם עליהם. אם בכל זאת אני אוכל להתפרץ. אני בטוחה ללא ספק שמרבית הרכזות עושות עבודת קודש, עובדות עם - - - אני לא יודע, את כבר קבעת מסקנה? אני רוצה שנדבר על האחריות שלנו. אני לא באתי לתת מחמאות לאף אחד. אני רוצה שתביני, קוטלר, לא באתי ולא באתי לברך אף אחד, כל מה שאני מבקש זה שהוא יעשה בדיקה, זה הכול, ושהנושא הזה של הפיקוח יהיה יותר הדוק. נכון, אבל אני חושבת שמה ש - - - עכשיו אני אגיד שהן עושות עבודה, מאיפה אני יודע אם הן עושות? את בקשר איתן?

אני לא מכירה אף אחת, אני - - - אז מאיפה את יודעת? כי אני - - - יש פה תלונות, צריך לבדוק אותן.

ולא אני בודק אותן, מי שאמון על זה יבדוק אותן. אבל מה שעולה פה זה בעיות מערכתיות, בהגדרה, בעצם ההגדרה. אין להם את הכלים לעשות את מה שצריך להיעשות כל עוד יש את ההבחנה הזאת בין החיילים הבודדים, כפי שאמרנו, שאותם אנחנו מעלים על נס כל שני וחמישי ומגיעים לבית הנשיא - - - הבנו, בשביל זה הדיון.

והנושאים המערכתיים, רק אחר כך אפשר למדוד אותם. יש הרבה דוברים בזום שחייבים לדבר.

עם מי עוד צריך לדבר? אני הבנתי את הבעיה, אני לא צריך אף אחד כבר. משרד הקליטה והקרן. משרד הקליטה מה קשור לעניין? כי אין העברת מידע, רוצים את העברת המידע.

אז למה עד עכשיו לא עשו כלום, משרד הקליטה?

אני לא רוצה סתם בגלל שמישהו עומד לי בזום לשמוע אותו. דוד, זה חשוב. מה חשוב? לא, אני לא רוצה הפעם. אני רוצה שלקראת הדיון בעוד שבועיים תבוא ותציג לנו מה עשיתם בעניין הזה, בסדר? הוא אומר שאין - - - אני לא רואה שהוא עשה משהו, אני אומר לך את האמת. אבל לא הוא צריך לעשות, הם צריכים להעביר מידע. מה זה העברת מידע? מה, אני אחראי על העברות מידע? שיבקש את המידע ממנו הוא ייתן לו. מה זה העניין הזה? טוב, בואו נסכם את הדיון. אנחנו נעשה דיון המשך בעוד שבועיים, זה מספיק זמן? קצת יותר. שלושה שבועות, אין בעיה. נשמע מ'נפש בנפש'? לא, אני שמעתי, לא צריך יותר. אפשר מילה? ממש מילה? שלושה שבועות, דיון נוסף בעניין. לקראת הדיון הנוסף, אחת, אנחנו רוצים דוח שלך לגבי בדיקת הפעילות של העמותות ושל הרכזות שצריכות לטפל במתנדבות.

אנחנו מבקשים דיון בוועדה והחלטה שמתייחסת לכך שלא יותר משש מתנדבות יהיו בדירה אחת והדירה לא תהיה פחות מארבעה חדרים. חדר אחד צריך להיות חדר כללי, מה זה הדבר הזה, יושבים להם על המיטה? בא אליהם אורח, יושב על המיטה? כל המענה של השיפוצים, שיהיה מענה מסודר, שלא יצטרכו לחפש דירות.

במועדים שצריכים לעזוב את הדירה, מכל מיני סיבות, יימצא להן דיור חלופי. הסעיף הבא, לחייב את מקבלי המתנדבות לדאוג להן בצורה מסודרת בחגים ובכל מיני מועדים, שיהיה משהו, אם זה ליל הסדר אז שיתארחו אצל משפחה. זה דבר שהמוסד צריך לארגן את זה, הן לא צריכות לארגן את זה.

אני יושב ראש השדולה של העם היהודי אז הסוכנות שלחה לי בראש השנה שני חבר'ה מתוכנית נעל"ה ואירחנו אותם בראש השנה. למה זה בלתי אפשרי? תחייבו את המוסד. העיקרון הוא, אני רוצה לראות את הנוסח הזה, שאתם תחייבו את המוסד לחתום על התחייבות כלשהי בנושאים האלה. את האגודות. לא את האגודות, את המוסד עצמו. אם זה שערי צדק, שהוא יתחייב, יגיד שהוא מתחייב ל-א',

לא כלפי העמותה, כלפי הרשות, אחרת היא לא תשלח לו. אני לא מקבל את זה, הם רוצים את החבר'ה האלה, תאמין לי, זה כוח אדם בחינם. מה עם הקרן לחיילים משוחררים? מה הקרן לחיילים משוחררים נותנת פה? היא לא נותנת להם. רגע, עכשיו אנחנו מדברים על זה. קודם כל אנחנו מבקשים מהאוצר לתת למתנדבות מענק קורונה, בדיוק כמו שקיבלו החיילים הבודדים. נתנו. קיבלו?

אני לא קיבלתי כלום. אדוני היושב ראש, למה שאנחנו לא נבקש תקן של מי שתרכז את ה-150 בנות האלה? מהאוצר. אנחנו נבקש תקן. יש לו תקן. אין לך תקן? אין לי מישהו ייעודי לזה ברשות. אוקיי, אז גם שיהיה תקן. ואז היא תהווה - - - מקובל. קיבלתי את זה.

הם קיבלו מענק קורונה?

אנחנו חייבים לקבל את זה - - - יש שני דברים. מענק קורונה של 4,000 שקל.

הם קיבלו. מה שחייל משוחרר מקבל בת שירות מקבלת.

הכנסתם, הכנסתם. אוקיי. תוגש תוכנית כולל עלות תקציבית לעניין הגדלת התנאים שלהם, תנאי השכר שלהם,

של המתנדבות העולות. אני מדבר על מתנדבות עולות, פחות על המתנדבות שהן לא עולות, כי שם יש להן איזה שהוא עורף. יש להן הורים, יש להן אחים, יש להן אחיות. גם הסיפור שהם חייבים לעשות עלייה בשביל ל - - - אז תביא לנו גם עלות תקציבית. את העלות התקציבית תביא לנו מהר כדי שאני אוכל לטפל בזה עוד לפני שיאשרו לנו תקציבים ויגידו לי שאין כסף לזה. מה עם הצורך להיות עולות? זה שבתקנות יהיה כתוב, תשנה אותן לפני החתימה, אם אפשר, שלא חייבים להיות עולה על מנת להתנדב לשירות הלאומי. אותו דבר כמו חיילים. זה אני חושב שאתה יכול לתקן כבר בתקנות האלה.

בין כה וכה זה עובר לדיון בוועדת העבודה והרווחה, אז אם יש השגות אז אני מציע, זה כבר עוכב, תעכב שבוע, שבוע וחצי, את החתימה של השר על מנת שכתוצאה מהדיון נכניס את זה כבר, השינויים שאנחנו מדברים ואתה מסכים להם, תכניס את זה כבר לתקנות ואז זה יבוא לוועדת העבודה והרווחה ושם אנחנו גם ניתן את דעתנו. הקרן לחיילים משוחררים - - - תיכף, תיכף. אני חושבת שזה יעשה הבדל מאוד גדול,

גם הרכזת שאנחנו נתעקש עליה וגם הנושא הזה של השוואת התנאים, שהן לא חייבות אנחנו נרוויח - - - השוואת התנאים, אני אומר לו, היא חייבת להיות לפי התקופה. יש הבדל בין מי שעושה שנה לבין מי שעושה שנתיים. השוואת התנאים היא ביחס ישיר לתקופת השירות.

את לא שמת לב שאמרתי שהתקנות האלה שהוא מתכוון להחתים את השר והן צריכות לבוא לאישור ועדת העבודה והרווחה, הן יעוכבו קצת עד שאנחנו נסיים את הדיון ואז נעשה תיקונים שכבר הוא יחתום עליהם והם יבואו לאישור ולא נעשה את זה פעמיים.

יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? כן, 'נפש בנפש', מה רצית להוסיף מעבר למה שאמרנו? רציתי להוסיף את הנושא הזה שחברת הכנסת מיכל ציינה, על הנושא של מישהי שתתכלל את זה, מישהי שתהיה - - - אבל הסכמנו. מעבר למה שאמרנו. שוב,

חשוב לי שנבין פה כולנו, וגם נפגשתי עם ראובן לפני, אנחנו ממש באותו צד. גם אם זה נראה שנייה שאנחנו משני צדי המתרס,

קצת במהלך הדיון, גם אני והצוות שלי, אנחנו מקבלים הודעות מהעמותות שאנחנו מעלים ושזאת לא הדרך - - - שלא בצדק. הן באמת עושות עבודת קודש. הבנות פה מספרות את הסיפור, אני - - - אני לא יודע, אני לא יודע אם עושות או לא עושות, אבל אנחנו,

התפקיד שלנו אם יש ביקורת זה לטפל בביקורת.

לכן אני חושב שזה הפתרון, הנושא של מישהי שתתכלל את זה. תעודות ציון לשבח ייתנו מי שאמון על זה.

זה הפתרון, שגם העמותות - -- אתם רוצים להיות נחמדים עם כולם, זה לא הולך הסיפור הזה. לא, חס וחלילה, הפוך. העמותות לא יכולות, בצורה פרטנית, אחת אחת, לטפל בכל הצרכים. ברגע שתהיה מישהי שהיא עכשיו האבא של הבנות האלה - - - למה לא? אז בשביל מה יש עמותה? אם אני הייתי יושב ראש עמותה, העמותה צריכה להכיר כל אחת מהבנות, אחת לאחת, לפרטי פרטים, לטפל בבעיות שלהן, לדעת מה הבעיות שלהן, על מה אתם מדברים? אז אחרת למה אני צריך את העמותה? לשכור לנו את הדירה? מה זה הדבר הזה?

זה דוד טיפל. אז מה אני צריך את העמותות? לא צריך את העמותות. אני אומרת משהו אחר, אני אומרת שגם כדי להתווכח על עמותות שמגיע להן ועמותות שלא מגיע להן, ברגע שתהיה את המשרה שאנחנו יוצרים אותה, היא תדע לומר לך איזה מתייחסות באופן ראוי ואיזה עמותות אינן מתייחסות באופן ראוי ולא יבואו לשם בנות בסופו של דבר,

כרגע אין לזה דרך ודווקא מי שפה על הקו, אני מניחה שאלה עמותות שאכפת להם. תקשיבי, אני לא אומר שהן לא מטפלות או כן מטפלות, אני ביקשתי מהממונה שיבדוק את העניין וייתן לנו דוח. למה אתם יוצרים מצב כאילו אני אומר שהם לא בסדר? מכל הטענות האלה יוצא כאילו אני אומר שהם לא בסדר, אני לא אמרתי את המילה הזו. אני אמרתי רק: תבדוק. זה הכול, מה הבעיה?

אמרת: תבדוק ותשפר.

אני לא אמרתי מי בסדר ומי לא בסדר. ישר אתם מגנים עליהם. אני לא באתי לתקוף אף אחד היום. אני אומר שהנושאים האלה ייבדקו, אבל בלי קשר לזה אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה ולתוצאה שהטיפול בעולות יהיה טיפול מופתי. אם יש להם בעיה והם צריכים איזה משהו שיבואו ויגידו שהן צריכות, זה הכול, ואנחנו נשתדל לעזור להם.

אף אחד לא בא פה לתקוף אף אחד. באמת שלא. בתוך המצב הקיים היום הלשכה שלי, כמו ששמעתם, וגם העוזרת שלי מטפלות באופן שוטף כל הזמן בדבר הזה מתוך - - - אבל ראינו בעיות - - - לא יכול להיות שהבנות האלה יגורו 12 בדירה, אין מצב כזה. זה לא יכול להיות, זה לא יהיה. אני אומר לכם, זה לא יהיה, זה הכול.

זה בטוח לא יהיה. גם אם צריכים עוד כמה מאות שקלים להשוות, גם לזה נדאג להם, אין בעיה. מה שמגיע מגיע, ומה שלא מגיע לא מגיע. זה הכול. אם העמותות צריכות עוד קצת תקציב אז שיגידו שהן צריכות, אבל אני לא נותן פה ציונים לשבח לאף אחד. אין מצב לא נעים. אתם כל הזמן מסתכלים על לא נעים, אני אין לי לא נעים, וזה ש'נפש בנפש' מבקשים נושא לדיון, זה לא אומר שאני חייב לקבל ולהגיד להם שהם צודקים בכל דבר. הם רק מבקשים להעלות נושא, אז העלינו את הנושא ואנחנו כבר התייחסנו עוד לפני שאתם ביקשתם להעלות אותו, רק שתדעו. זה שאני בא ותוקף איזה משרד ממשלתי זה לא אומר שאתם אשמים בזה שתקפתי אותם,

אבל אני לא יכול לשמוע בעיות ולא להתייחס בגלל שלא נעים ומה יהיה, מה הם יעשו.

אנחנו לא מפחדים ולא נעים, אנחנו רוצים אחר כך לצאת מפה וללכת לעבוד.

אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, לא נעים שימו בצד. בעוד שנה אם נעשה ישיבה והכול יהיה בסדר נגיד להם כל הכבוד. נכון לעכשיו יש בעיות, מה אני יכול לעשות? הן משקרות? הן לא אומרות את האמת? מה הבעיה? מה שברור זה שצריך לתת לכולם את הכלים כדי להצליח במשימה המשותפת. אני חושבת שזה העניין העיקרי ושלכולם יש מטרה משותפת סביב השולחן.

אבל כדי לדעת אנחנו צריכים להבין את הבעיות? אנחנו נחלק לכם, יש בעיות מהזירה הפרוצדורלית, יש בעיות בזירה החוקית ויש בעיות בזירה התקציבית. תעלה לנו את זה, אין בעיה. בסדר גמור. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:45.